אור רוזרמן עו"ד,

המשרד לביטחון הפנים איציק עוז תת טפסר, רח"ט מבצעים, המשרד לביטחון הפנים צחי שרעבי

מוסה חסונה בא לזרוק ולרצוח את הילד הזה. מוסה חסונה בא לרצוח את הילד הזה. חוצפה. יש הבדל משמעותי בין נשק שמוחזק עם רשיון בצורה חוקית כמו שקורה בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם, מותר לאנשים לשאת נשק, אנחנו תומכים בזה גם בוועדה הזאת, לבין נשק מוברח שמיוצר במחרטות בשטחים שהרבה פעמים אין לו בטח רשיון והרבה פעמים הוא נועד מי כמוך יודע לשימוש ולפשיעה פלילית. לכן אני מבקשת ממך, כשאתה אומר נשק, תבדיל גם אתה, הרי בסוף - - - אני עושה את ההבחנה. אתה לא יכול להגיד כל הנשק. אני עושה את ההבחנה, אני רק אומר שמי שמדבר על מכפלת כוח אזרחית ולצייד את האזרחים שנמצאים במרחק נגיעה או באותו אירוע, ובעצם לא משאיר את העבודה בידי מי שמוסמך לכך המשטרה - - - אבל מה רצית שהם יעשו,

המשטרה לא באה, זרקו בקבוקי תבערה על בתים עם תינוקות, מה הם היו אמורים לעשות. מה התינוק הזה, מה אמא שלו היתה צריכה לעשות. אני חושב שבמדינת חוק למשטרה צריך להישאר המונופול על הפעלת כוח.

ולא לתת אותו לאזרחים, כי זה מתכון בדוק למלחמת אזרחים. אין ויכוח שהמשטרה היא זו שצריכה כמובן דבר ראשון, כל חבר כנסת כאן יגיד את זה, כשמחייגים מאה כל אדם שמתקשר מצפה, אבל כשאתה מחייג מאה במשך 40 דקות - - - 40 דקות לא באו. גם אזרח לא משנה, בכלל לא שואלים, הרי כשהוא מחכה בטלפון בכלל לא יודעים אם הוא ערבי או יהודי, אבל בסוף מי שחיכה על הקו זה אותם אזרחים יהודים ולכן כשאנחנו אומרים אנחנו רוצים לעודד אזרחים שיהיה להם נשק חוקי וברשיון, אנחנו לא מעודדים, זאת לא המטרה, אנחנו כן מעודדים אנשים להגן על עצמם. מדובר על נשק חוקי בידי יהודים והנשק הלא חוקי הוא בידי הערבים - - - אבל זה הביטוי בשטח. השיח החד צדדי אף אחד לא מדמיין שיתחילו לחלק נשק חוקי לערבים. זה מה אתה מציע, שנחלק נשק לפורעים האלה. לא, אני מציע שלא יחולק נשק לאיש. לא ליהודים ולא לערבים. משום שאז אנשים מאויימים ירו אחד על השני.

אתה במיעוט מזהיר, משום שגם בעולם שבו יש משטרה אידיאלית והמשטרה מגיעה תוך דקה, תוך 60 שניות לאירוע, עדיין בסכנת חיים אנשים צריכים להגיב, אנשים צריכים להגן על חייהם. ולשם כך הם צריכים כלי להגנה עצמית. מדינת ישראל מאפשרת את זה.

זרקו על הבית שלהם בקבוק תבערה, היו צריכים לבוא עם זרי פרחים,

מה רצית, 40 דקות כמו שאומרת יושבת הראש, הם אמרו תבואו. התחננו למשטרה, המשטרה לא באה. אגב אם היו אומרים להם תג מחיר תוך שתי דקות היו מגיעים. אז שוב אני אומר, במדינה שכולה מנוקדת בנקודות מגע, נקודות תבערה בין יהודים וערבים, המשטרה צריכה להיות פרוסה בצורה כזאת כדי לנטרל את מוקדי החיכוך האלה. זה לא יכול להיות בידי אזרחים, שוב אני אומר, זה מתכון למלחמה. אני מציע שנרחיב את מאגר נושאי הנשק, אם זאת הפילוסופיה אנחנו צריכים להרחיב את המאגר הזה.

בוודאי. להכפיל ולאפשר לאזרחים להגן על חייהם ולגבות אותם. דרך אגב את זה אני אומר, כי אותם יורים שבצדק ירו והגנו על חייהם נעצרו, אני מזכיר לכולם. טוב שלא הוגש כתב אישום. טוב לשמוע הכל על הכתפיים שלך, אבל זה היה פאול גדול, גדול שהם עצרו אותו. חברת הכנסת נירה שפק. אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל אחד הדברים, מדובר כאן על לקחים של ביטחון הפנים, אחד הדברים שכחברת ועדת חוץ וביטחון לי היה ברור והצגתי את זה, שלא יתכן יותר הערכות מצב נפרדות. לא יכול להיות שלוועדת חוץ וביטחון באים ומציגים גורמי ביטחון שונים ומשטרת ישראל לא חלק מהערכת המצב. העמדה הזאת התקבלה וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לוודא. כי בסוף יש השפעה, ראינו במבצע הזה, ראינו במה שקרה עכשיו שיש קשר הדוק בין מה שקורה בזירה הצבאית, נקרא לזה ככה, למה שקורה בזירה האזרחית. אז אני חושבת שזה אחד הלקחים הראשונים שאני רוצה שמשטרת ישראל, אני לא יודעת, לא הייתי כאן כל הזמן אבל הייתי קשובה ולא שמעתי את זה ואני חושבת שזה אחד הדברים הברורים.

כי בין תכנון אסטרטגי לבין הערכת מצב לבין הידרדרות המערכה, מושג שאני שונאת אותו, מערכה לא מידרדרת. צריך להיות נקודות בחינה וכולנו מכירים את השפה או לא כולנו אבל אני אגיד שדפא ובדרך פעולה אפשרית יש את הדפא המסוכנת, ובדפא המסוכנת אנחנו צריכים לדעת אותה ואם לא ניהלנו אותה אנחנו בבעיה. ואם יש לנו דפא מסוכנת ולא חשבנו עליה אנחנו עוד פעם בבעיה. אז זה קודם כל הדבר הראשון שלי חשוב להגיד כאן. ואני רוצה לשמוע ממשטרת ישראל איפה זה בא לידי ביטוי. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו זה הגדרת תרחיש הייחוס. אני רוצה להתייחס לתרחיש הייחוס, אני יודעת שדיברתם. אז דיברתם על נגזרת כוח אדם, דיברתם, קראתי בעיתונות על הגדרת משך המערכה של 35 יום במצבי קיצון. אני רוצה לשאול אתכם אם יש לכם מדרגות. אם קיימות מדרגות ואם קיימת תוכנית לכל מדרגה והאם היא משולבת עם המדרגות של כלל ארגוני הביטחון. והדבר השני זה כל נושא האמל"ח.

קראתי בתקשורת, לא שמעתי על זה בחומרים, גם לא בדיון הראשון אצלך כבוד יושבת הראש, של חוסר באמל"ח, הפס"ד, כל הציוד ושני דברים היו כשלים, פעם אחת שלא היה מספיק, אז צריך להתאים את האמצעים לתרחיש לכמה צריך לרכוש,

כשל מבני שכשבט"פ או משטרת ישראל נדרשו ורצו לרכוש מהצבא או להעביר מהצבא, אין הסדרה לנושא הזה.

כי יתכנו מצבים כנראה שנצטרך להעביר וצריך לראות איך עושים את זה רגולטורית, חוקית. אני הבנתי שכשניסו לעשות את זה אי אפשר היה לממש את זה. אז גם לזה השאלה, האם אכן ואם נעשה משהו בכיוון הזה. אני אשמח לקבל כמה מילים על התחקיר של אבי ביטון ראש אגף מבצעים שנאמר לי שנעשה בעקבות זה, ממש שתי שורות ולהגיד עוד שני דברים שלי עולה בחיכוך מה שנקרא או בהבנות שבין שתי הוועדות, הנושא של חיזוק הישובים, דובר כאן, או חיזוק המרחב האזרחי, הבנת הצח"י, צח"י זה מושג, צוות חירום יישובי זה מצב שמוגדר למצבי חירום ואנחנו מבינים שאת הצח"י צריך להכניס גם בהקשרים של פנים ובהקשר הזה כל הרב"שים, רבש"צים וקב"טים. היום יש עבודה שנעשית על מעמד הרבש"צים, בין השלטון המקומי לבין משרד הביטחון לבין הבט"פ, האם להכפיף את זה למג"ב כן או לא, אני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו כי אנחנו יודעים לייצר כיפת ברזל בירי מבחוץ, אנחנו חייבים לייצר כיפת ברזל לביטחון התושבים מבפנים. אז אני גם ממליצה שיהיה דיון, ראיתי שכתבתם 13 לינואר, לעשות דיון משותף של ועחו"ב ובט"פ - - - אני כתבתי את זה? 13 בינואר הם אמרו. אני אמרתי, זה מה שאני מכיר. אז אני אומרת, בואו ניקח את הכל, כשתגמרו את כל הדברים, אמרתי אחרי ה-13 בינואר, המערכה יכולה להיות מחר בבוקר, אז אני ממש אשמח לקבל תשובות על כל מה שאמרתי. אני יודעת שבוועדת חוץ וביטחון אני אדרוש שיהיה דיון בנושא. גם נשמח אם הצבא יקח יותר מעורבות באירוע, אבל זה אני כבר אתייחס. איתמר, יש לך עוד הערות, כי הערת והערת, יש לך שתי דקות, אני כבר אומרת לך, אל תתפזר כי נתתי לך להעיר כאן חופשי. תראו, זה לא סוד שיש לי קשר מאוד טוב, אני חורש את כל הארץ ומסתובב בכל הארץ ועם אנשי שכונת שמעון הצדיק. ממש הרגע תוך כדי דיון שאנחנו מדברים אני מקבל מהם עוד הודעה. אני על כל אלימות שמופעלת כלפיהם, מציתים להם רכבים, מרביצים להם, פוגעים בהם, אני מקבל הודעות. הכל מצולם. יש שם מצלמות אבטחה בערך כמו מבט 2000, הכל מרושת הכל מצולם מעבירים למשטרה פעם אחר פעם אחר פעם חומרים. זה פשוט מדהים. אני מבין שמבחינת המשטרה יש מדרג - - - איפה הכל מצולם? יש להם מצלמות והם מעבירים את כל החומר למשטרה. מצלמה על הבתים שלהם. על הבתים יש מצלמות, הרי מתנכלים למכוניות שלהם, לילדים שלהם שהולכים ברחוב - - - בלוד?

בשמעון הצדיק בירושלים, זה מה שנקרא שייח ג'ראח. ילד מסתובב שם על המדרכה חוטף אגרוף, ילדה מסתובבת חוטפת בעיטה, אמא הולכת, מוריס אתה מכיר את התוואי,

200 מטר מהבסיס של מג"ב, מה הולך כאן. יש משטרה, אני לא מכיר מציאות שעשרות אם לא מאות אירועים של טרור, אירועים לאומניים, אם זה פיגוע אבנים, אם זה פיגוע בקת"ב, ואם זה אפילו ריסוסי גרפיטי או לשפוך צבע או לשפוך זבל או לא יודע מה לשפוך על הבתים שלהם. והמשטרה לא פועלת. כלומר אנחנו מדברים כאן גבירתי על המסקנות של שמור החומות, אבל כנראה שמה שהיה ממשיך להתקיים. אני מכיר משטרה אחרת, אני יודע שכשאתם רוצים לעבוד אתם יודעים לעבוד הכי טוב בעולם. אני יודע שכשהפרקליטות רוצה לעבוד היא לא עוזבת, אם יש איזה שהוא פרוייקט שהיא לוקחת היא יודעת לעבוד הכי טוב שבעולם. גם מולך הייתי וגם מולה הייתי לא פעם ולא פעמיים וראיתי את היכולות וראיתי את האיכויות, ולכן אני שואל מה קורה כאן. הרי זה לא, אני מניח, לא שמישהו מהדרג המדיני הפוליטי בא אליכם ואומר לכם אל תעשו, אין דבר כזה, לפחות לפי ההצהרות שאומרים, נותנים הנחיה מפורשת, תעבדו תעבדו תעבדו, אז מה קרה, פתאום הפרקליטות והמשטרה שכחה לעבוד. אני רוצה להגיד עוד דבר, תבינו מה קורה, זה אירוע רודף אירוע רודף אירוע, אתמול ראיינו אותי על זה שיהודים עשו פנצ'רים לערבים בשכונת שמעון הצדיק, אני לא מקל בזה ראש, ואני גם לא רוצה שתצא מכאן איזה שהיא הבנה שאני יכול להבין דבר כזה. אבל אני רק אומר לכם בואו תהיו במקום היהודים שם, וכנראה שהיהודים שעשו את זה לא מאותו איזור, אבל תחשבו שניה בראש, פוגעים בהם, מרביצים להם מציתים להם רכבים, אין משטרה, אתם מבינים מה זה גורם לציבור, אתם מבינים מה זה גורם, אנשים שאומרים אם אין משטרה אז אני אהפוך להיות שוטר. לכן הפעילות שלכם היא כל כך הכרחית כדי לעצור הכל וכדי לנוע דברים של השלכות אחר כך ואני אומר שוב גבירתי יושבת הראש, זה מצויין שאנחנו יושבים כאן ומדברים על שומר החומות וזה חשוב מאוד לשמוע על המשטרה שהפיקה לקחים ומגייסים יותר שוטרים בצורה מהירה וכן הלאה. אבל אם לא, אם המשטרה והפרקליטות לא יעשו את העבודה הקלאסית הראשונה שלהם, את התנאי הראשון בעבודת המשטרה, למנוע עבירות, כך כתוב בפקודת המשטרה, למנוע עבירות, זה הדבר הראשון, אם המשטרה לא תבין ולא תפנים את זה - - - הנחות של בתי המשפט. ראית כמה הם עצרו. אמיר, יש לבתי המשפט חלק אבל אני חייב להגיד לך שכשאני שומע על 93 כתבי אישום וזה ירושלים שעובדים יחסית הרבה, ו-63 או 27 בצפון ובדרום והנתונים על הפשיעה הלאומנית לא מביאים לנו וכנראה שרוב התיקים האלה הולכים לשלום, אז אפשר להאשים את בתי המשפט אבל בוא נתחיל בלהסתכל על המשטרה ולהסתכל על הפרקליטות ולהבין איך יכול להיות מצב שלא מפענחים את העבירות ואיך יכול להיות מצב שלא מתייחסים לעבירות הללו לפחות כמו שהפרקליטות מתייחסת לתג מחיר. לפחות. תודה רבה. אני רוצה להעלות את רביבו בלוד, הוא ממש האחרון ואנחנו עוברים למשטרה, הוא ביקש. יאיר שתי דקות, אתה כבר מתורגל.

אני רוצה קודם כל להודות על הדיון החשוב, שוב להודות לוועדה החשובה שלך מרב. אני רוצה להתחיל באופטימיות, אני חושב שהמשטרה בחודשים האחרונים מאז שומר חומות מגלה שיפור ניכר מאוד בתפקוד שלה וברצינות שלה, אין ספק ש-48 השעות הראשונות של שומר חומות היוו טראומה גדולה מאוד למשטרת ישראל, היא פשוט לא היתה בשטח, היא לא הבינה את גודל השעה, אבל מאז ניכר שיפור גדול מאוד בתפקוד שלה. אני מאלה שלא אוהבים להגיד, שמונה שנים שאני ראש עיר אני חזיתי למעשה את הפרעות כולל יום פתיחתם. הרי חודש לפני הפרעות אמרתי שמשהו מתבשל בלוד ותמיד לעגו לי, אמרתי כמויות הנשק שיש במישור הפלילי עלולים לעבור למישור הלאומני וכך אכן קרה. תוכנית הוט"פ המצויינת שאת מובילה בתקציב של 2.5 מיליארד שקלים כן כללה את הערים המעורבות, אבל דווקא בתוכנית של מנסור עבאס עם ה-30 מיליארד, הדירו את הערים המעורבות. הערים שהמצב שלהם הוא כל כך קשה ורמת החיכוך היא מאוד גבוהה, החליטו להדיר אותם מהתוכנית הזאת ושלא יתפלאו אחר כך למה המצב של התושבים הערבים שגרים בערים האלה שוב הולך לכיוונים של ניכור, של תסכול, של הוצאת הלאומנות החוצה שהיתה חבויה הרבה שנים. אני רוצה להגיד את הביקורת המרכזית שלי היא על מערכת המשפט. אין מה לבוא בטענות למשטרה, היא בשבועיים האחרונים חווה גל טרור פלילי שהיא לא ידעה כמותו, בכל ערב צרורות ירי שמפלחים את השמים ופוגעים באיכות החיים של התושבים היהודים והערבים, המשטרה עצרה 40 עצורים והם לא נשארו אפילו 48 שעות במעצר. העבריינים הערבים מעבירים מסר, זה הכי כייף, אתה יורה, עושה מה שאתה רוצה הולך לנוח יומיים במעצר מקבל סופגניות שם בחנוכה והשתחררת. זה פשוט בדיחה. ההליך הפלילי פשט את הרגל במדינת ישראל. אני

אני מנסה לחשוב על כל מיני חקיקת עזר או כל מיני חוקים אזרחיים שאני אוכל להציק לעבריינים. כי במישור הפלילי איבדנו את ההרתעה. בן אדם חושב ויודע שאם הוא ירה לא יקרה לו שום דבר ובמדינה דמוקרטית אם קורה מצב שבן אדם חושב ויודע שהוא ישוחרר ולצערי אותו שופט ששחרר 20 עצורים זה אותו שופט בראשון לציון ששחרר אחרי 24 שעות את העצורים בשומר חומות. אי אפשר ככה להתקדם חברים. לכן לסיכום, אני רוצה לחזק את המשטרה שניכר שיפור בעבודתה, אני סמוך ובטוח שבפרעות חלילה אם יגיעו המשטרה תהיה יותר ערוכה, היא מכירה איפה להתפרס, היא יודעת כמה כוחות להביא, אבל הנה עכשיו לוד היתה צריכה לקחת מאה לוחמי מג"ב מירושלים ואיו"ש כי לשמור על השקט, על הטרור הפלילי שמתרחש ברחובותינו. צריך פה הרבה כוחות, צריך פה הרתעה ובעיקר אתם בכנסת צריכים לעשות החמרה בחקיקה. מי שיורה צריך לקבל עשר שנות מאסר ולא שנה במקרה הטוב, רק אם יהיו פה עשר שנות מאסר ההרתעה תחזור. צריך לשנות את דיני הראיות, היום דיני הראיות הם כמעט לא מאפשרים לעצור בן אדם, אתה צריך להוכיח שרק בזמן שתפסת אותו יורה, שזה דבר נדיר, יש מספיק ראיות נסיבתיות שאפשר לתפוס על פיהן את העבריין. לכן אני חושב, החמרת הענישה, סגירת הברזים הכלכליים של העבריינים האלה שזה כספים שזורמים פה בכמויות מטורפות, כל הדברים האלה יובילו אותנו לשקט ואני אומר עוד פעם, אני יודע שלא אוהבים לשמוע את זה, אני עדיין חושב שלשנה שנתיים הקרובות צריך שילוב של שירות הביטחון הכללי בטיפול בפשיעה בחברה הערבית, הדבר הזה הוכיח את עצמו בשומר חומות ואין שום סיבה שהוא לא יעזור למשטרה לזמן קצוב כדי להחזיר את השקט למקומות. שוב תודה על האפשרות לדבר ואני רוצה להיות אופטימי ואני שם לב, אני לא יודע מי נמצא שמה,

אבל אני רוצה לפרגן למשטרה על הרוח החדשה ועל הבנת גודל השעה שמבינים שאירועים כאלה כמו שומר חומות במרכז הארץ ובכלל לא יכולים לקרות יותר. תודה רביבו. מוריס, עלו כאן כמה דברים מתוך חברי הכנסת. אני רוצה שתתייחס לכמה נקודות ספציפיות - - - אני יכולה דקה, כתושבת לוד.

לא נעים לי, היתה תושבת לוד, היה ראש עיר לוד, תנו לי להגיע לסיכום. אז דקה כי הלב שלי רחמן ותאפשרו לי להתקדם גם. כי אני לא מצליחה להתקדם לכלום. שמי דבורה גונן,

הבן שלי נרצח בפיגוע לפני שש שנים מאז אני פועלת להציל חיים. מה בעצם אני קשורה, אני כבר אם שכולה, בלוד המציאות של התושבים היא מציאות הזויה שאני בטוחה שכל היושבים באולם הזה לא רוצים שזאת תהיה המציאות של הילדים שלהם. לא יכול להיות שכנופיות ילחמו בנשק חם לא חוקי ברחובות בלילה וביום ועוצרים אותם משחררים אותם והם חוזרים לרחובות והנסיון להרג ולרצח הזה ממשיך ואין נותן את הדין. זאת המציאות של הילדים שלנו ובעיר כמו לוד עיר עם דו קיום שכל הקונספציה של דו קיום נפסקה לחלוטין אדוני מיוזמות אברהם, ובלוד אנחנו צריכים לבקש אישור לצעוד עם דגל ישראל, כי אם לא קיבלנו אישור ואנחנו נצעד עם דגלי ישראל החברה הערבית שאנחנו צריכים לבקש ממנה רשות לצעוד עם הדגל שלי במדינה שלי בעיר שלי, אני צריכה לבקש רשות. בושה וחרפה שזאת המציאות שלנו. ואין שני צדדים שישתמשו באלימות, צד אחד התחיל הצד השני שמר על החיים שלו. זאת הזכות של כל תושב וכל אזרח במדינה הזאת, לא משנה אם הוא יהודי או ערבי. תודה רבה לך. אני רוצה שתתייחס, מה שהתחלתי להגיד, להערות של חברי הכנסת ולשאלות שלהם. אני רוצה שתתייחס להתנהלות שלכם מבחינת חיילי המילואים של מג"ב, מה שהיה חסר פה וחסר פה זה זה כל ההתנהלות מול האוכלוסיה האזרחית כי רוב האירוע היה בתוך הערים המעורבות. ודבר אחרון, שגם תתייחס, זה גם ההתנהלות שלכם מול הצבא. כי אם, מילא שהיה את האירוע בעכו אי אפשר להקפיץ שום חיל לצורך הענין משרגא שזה מטר משם כי הצבא לא ערוך להתנהל מול אוכלוסיה אזרחית, אבל אם יחידות משטרתיות מיוחדות מתגברות את הצבא אז אני לא מצליחה להבין אם לוקחים לכם את אותם שוטרים למשימות של הצבא והצבא לא מסייע אפילו במקומות שבהם יש טרור לאומני אז תספר לנו איך זה אמור להיות בפעם הבאה. כי אני מאוד מוטרדת, אני מוטרדת כי יש כאן דברים או שלא התייחסו אליהם, אני יודעת שכן התייחסתם, עד כמה המשטרה תהיה מוכנה לעימות הבא בעזה ועד כמה אותם חיילי מג"ב במילואים שזה סוג של משמר לאומי אני מניחה, עד כמה הם מוכנים ויש לכם סיוע, כי אם צריך אז חברי הכנסת יעזרו. אני יודעת שנאמרו כאן דברים קשים, אבל הדברים הקשים כאן הם בעיקר נובעים מתוך דאגה, דאגה אמיתית לשלום של אזרחים בתוך מדינת ישראל. ובהנחה שכמו שאמרתי ודיברתי פה הכי פחות בוועדה הזאת, אבל אני אגיד את זה, אנשים חוששים שבפעם הבאה זה יהיה גרוע יותר, שהלאומנות תהיה בכל הארץ, שישובים יהיו כאן נצורים, אז מילא שהולך אלוף בצה"ל ואומר בפעם הבאה לא יהיה לוחמים על ואדי ערה, זה אירוע שצריך לפתור אותו מול הצבא. אבל השאלה מה אנחנו ככנסת, ממשלה, צריכים לסייע היום למשטרה כדי שבפעם הבאה לא יראה ככה. אז קודם כל ברשותך אני אודה לקרן על הדברים שלה וגם לך. דבורה גונן. לוד זה קרוב לליבי, גם אשתי ילידת לוד והמשפחה שלה מתגוררת בלוד ולא בכדי קפצתי ואמרתי אני באירוע שהיה הייתי במפקדה בלוד שבוע ימים לא יצאתי הביתה וזה התפקיד שלנו. יש לנו לא מעט לקחים שעלו קרן, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, את צודקת במרבית העובדות שאת הצגת ואין לי פה לספר לך סיפורים. יחד עם זאת אני יכול להגיד לך שמחר, וזה נקבע הרבה לפני הוועדה, המפכ"ל נמצא שם עם הפיקוד הבכיר כדי לוודא שיישום הלקחים מתבצע על הצד הטוב ביותר. אבל יחד עם זאת ברשותך, אנחנו לא יכולים לדבר באוויר, אירוע כזה זה אירוע כמו שאמר חבר הכנסת, זה אירוע בסדר גודל שהמדינה לא חוותה, זה אירוע ארצי שהוא לא רק היה בלוד, בלוד היינו במצב מיוחד שהמדינה לא הכריזה מעודה באף עיר בשטח מדינת ישראל במשך תשעה ימים, כך שהאם יכול לקרות אירוע, ואני אומר את זה בזהירות רבה, בסדר גודל הזה בהנחה ואנחנו לא נתקדם בסד"כים שדיברתי עליהם ושמתי פה תעודות על השולחן למרות שלצערי כבר קיבלתי פושים מהצוותים שלי שצוטטתי לא נכון בתקשורת, אני דיברתי על סד"כים כחולים, דיברתי על אורך נשימה שלנו בהקשר של הכחול וזה לא כולל את הסד"כ של מג"ב, אבל מיד אני ארחיב. מחר המפכ"ל נמצא כדי לוודא שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון ונותנים את המענה כדי שאירוע כזה יהיה במינימום האפשרי בזמן תגובה שלנו. יש לנו גם פתרונות שאנחנו עשינו, גם בהקשרים של מוקד מאה ביכולת שלנו לתת גיבויים למחוזות אחרים שהם פחות לחוצים. אבל צריך לשים דברים על השולחן, באירוע כזה ארצי בהפס"ד רב זירתי אלים, אנחנו נידרש לתת מענה בסד"כ, מחר בבוקר בסד"כ הקיים עד מתי שיגיעו פלוגות המילואים 16 במספר, עד מתי שנקבל את הסיוע מצה"ל. ואני פותח פה סוגריים לשאלתך, אנחנו מדברים פה על אירוע במצב של לחימה, כשצה"ל נמצא בחזית. כך שסיוע מצה"ל באמצעות סד"כ או אחר הוא נמצא כרגע בבחינה ועבודת מטה מול מי שנדרש אצלנו שמטפל בזה. אגב, גם חלילה בפעם הבאה כנראה שזה גם יהיה, הרי אותה התפרעות הגיעה בעקבות ההתנהלות בשומר חומות ועזה, זאת אומרת סביר להניח שגם בפעם הבאה זה יהיה משולב עם לחימה.

זאת הנחת העבודה, אנחנו יודעים מה הצד השני רוצה שיקרה, אנחנו רואים את זה גם היום בהיבטים אחרים של הפח"ע שמתרגש עלינו, ובהחלט אני מסכים מאוד עם מה שאת אומרת. לגבי מרבית האנשים אגב שהיו מעורבים בפעילות האלימה, הם נעצרו, יש לנו למעלה מ-660 אנשים שהם עדיין עצורים ובהליך כזה או אחר, בהליך משפטי, אגב הנתונים בדיוק יצתאה פה חברת הכנסת, הנתונים שאני הצגתי הם נתונים מהפרקליטות. של הפרקליטות.

ושל התביעות? של התביעות אין לי, אני אבדוק את זה. לגבי סוגיות שעלו פה, קודם כל יש לנו צוותים חמישה במספר ואפילו תתי צוותים שהם משולבים בהם הגופים הבן ארגוניים, אין צוות אחד אם הבנתי נכון את חבר הכנסת, שהוא רואה מבט על או אסטרטגית את התמונה, אבל בהחלט כולם משולבים. אני אתן לך למשל דוגמה בהקשר של חקירות הפס"ד אז גם הפרקליטות, גם שב"כ, גם אמ"ן בהיבטים מסויימים כך שבהחלט יש שיתוף פעולה מצויין. הסוגיה, לשאלתך, בהקשר של שת"פ צה"ל משרד הביטחון סיוע, ויצא לי באופן אישי לטפל ברמות הכי בכירות, לא זכור לי משהו שביקשנו ולא עזרו לנו. ויותר מזה, להתגבר על הרבה מאוד בעיות שקיימות אובייקטיביות במתן אמצעים למשטרת ישראל ואני יכול להגיד לך

מאוד שקט בענין הזה. אנחנו מאוד ביחד, אני חושב שהצבא הבין ומבין היום יותר את החשיבות, אני חושב שגם אתם מבינים, כמה המשטרה חייבת להיות חזקה כי היא משפיעה גם על האזרחים אבל גם על החזית לא רק בשינוע של סד"כ, בביטחון הפנים, בתחושת הביטחון, ולא סתם הגדירו את החזית השניה וחשיבותה את חזית העורף, החזית האזרחית. לגבי אמל"ח לא הספיק, אמל"ח הוא תמיד לא יספיק, כשמתחילה מלחמה או סוג של לחימה או סוג של אירוע מהסדר גודל שאנחנו מדברים, אז אמל"ח הולך ואוזל עם הימים. ונדרש לכך גם חלופות ותוכניות כאלה ואחרות וזה מתחבר לדבר האחרון שלי ברשותך, אם יש לך עוד שאלות, סוגיות אני אשמח לענות.

רוצה להודות לך על ההזדמנות ולכל הצוות להציג את כיווני הפעולה שלנו. באו אלי בביקורת למה לא הצגנו תחקיר, לא היתה כוונה להציג פה תחקיר, בטח לא באירוע מצולם, וגם ניסיתי שזה יהיה מאוד זהיר במגבלות של הבלמ"ס ואני מאוד מקווה ואני גם בטוח שאני מדבר בשם המפכ"ל, שכל מה שאנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להיות היום בעוד שנה. לא דיברתי על מחר בבוקר בהקשר של הסד"כ, בהקשר של עוד מילואים, בהקשר של

בהקשר של כל מה שהפלטפורמה של בניית הכוח שכרוכה בזה, שהם צריכים נשק, הם צריכים תקנים, והם צריכים אימונים והם צריכים מילואים והם צריכים את הגמישות של הגיוס שלהם, כל זה יעמוד לרשותנו שלא נהיה פה בעוד שנה ואני אגיד לכם תשמעו, זה לא קרה ואז בצדק תבוא קרן ותגיד איפה המשטרה, כי המשטרה לא תהיה בכל מקום. היא לא מסוגלת להיות בכל מקום. השאלה היא האם הועבר סד"כ מדוייק לגבי כמה אנשים צריך עוד במשטרה?

כי מדובר על 5,000 והמספר הוא לא נהיר לפחות ברמה של התודעה הציבורית. כמה צריך כדי לשמר את הסדר בהינתן העובדה שהדברים האלה יכולים לקרות. זה בדיוק מה שאת אמרת. המפכ"ל דיבר על 555, התגבור של חמישה מיליארד, 5,000 שוטרים וכו'. אנחנו מדברים על סד"כ של עוד חמש חטיבות סדר גודל של אלף לחטיבה, בשלב הראשון 1,000-1,200 כל שנה בהקשר שזה קשור לגיוסים והשחרורים של מג"ב - - - אז אתה מדבר על כ-10,000. אני מדבר על 5,000 וזה בנוסף ל-1,600. האם אתה בהנחה שיאושר לך אותו סד"כ מילואים, אפשר להקים את אותו משמר לאומי שמדובר כאן של חיילי מג"ב במילואים שהם מוקפצים אבל מגיעים תוך כמה שעות בצו שמונה ולא בארבעה ימים. נכון מאוד, שם אנחנו רוצים להיות. זה הדיונים שלכם עכשיו? קודם כל על בסיס מג"ב, המפכ"ל רואה את מג"ב כחלק ממשמר לאומי שבבסיסו זה הכוח הסדיר שלו, ועליו בדיוק כמו שנתתי את הדוגמה של צה"ל מה קורה עם צה"ל אחרי 72 שעות. זה בדיוק הדוגמה. אבל מה צריך לקרות כדי שזה יתקדם? אנחנו רוצים סד"כ של עוד 5,000 שוטרים מג"ב במילואים מאומנים ומיומנים, על כלל ציודם, סדר גודל של חמש חטיבות בשלב ראשון חטיבה אחת של אלף שוטרים מדי שנה כדי שנוכל לתת פה את הגמישות לכל הארץ. היום חייל מילואים של מג"ב מתאמן כמו חייל בצבא במילואים? הם מהנהנים שם לא. תלוי, הפלוגות מילואים שלנו,

אשמח להראות לך את זה, אבל אני יכול להגיד לך שרמת הכשירות היא טובה. היא טובה אבל היא לא אותו דבר. זה לא כמו חייל בצבא. למרות שהיום - - - אבל זה תלוי. אם יש דברים שאתה לא יכול לדבר אז נעשה את זה בוועדה חסויה ותגיד לי איך מקימים משמר לאומי כשיר ובכושר. בואי נגיד את זה אחרת, היום כדי לשמר את ה-16 פלוגות שלנו, הן כשירות לבצע את המשימה, הן מבצעות את האימונים שלהם בזמן, הדבר הזה מתוקצב. כמה יש בכל פלוגה?

סדר גודל של כ-80. אבל זה לא מספיק.

אנחנו ראינו מה קרה, אמנם נתנו לזה מענה כעבור שלושה ימים כפי שאני הצגתי, אבל אנחנו רוצים מהתחלה. וגם הם הגיעו אחרי ארבעה ימים. אני במיידי, רוצה את זה כעבור שעות. אני רוצה למנוע את כל מה שמסביב שאני יודע שהוא עומד לרשותי כדי שבסוף האגרופים האלה יהיו בכל הארץ ולא רק במקום אחד. אבל אתה יודע, גם לא הצלחתי להבין, תסביר לי מוריס - - - מה יקרה מחר בבוקר בירושלים, אנחנו נהיה בירושלים,

זה מה שאני אמרתי מהתחלה, שהייתם כולכם בירושלים. אז אני שואלת, אם נגיד מה שעוד לא הבנתי זה למה לקח ארבעה ימים להביא את אנשי המילואים, חיילים מגיעים באותו לילה לבסיס. יום למחרת הוא כבר נמצא, ארבעה ימים. זה לא נכון, אני רואה את חברים שלי שמתגייסים בצו שמונה, בערב הוא כבר שם תמונה בפייסבוק עם מדים.

כי חלק מהפלוגות הגיעו מיד, ארבע פלוגות הגיעו מיד, חלק מהפלוגות לקח זמן. זה צו שמונה. אנשים היו בחוץ לארץ, אנשים היו בטיול, עד שהגיעו. אבל ארבעה ימים, איזה חוץ לארץ. עכשיו תביני, אגב את יודעת, - - - אל תסתבך. גם במקומות מסויימים לוקח יותר מ-48 שעות, אני אומר יותר, אני יודע בדיוק כמה, עד שמגיעים. את לא צריכה, אני קניתי שכל הסד"כ שדיברתי עליו יעמוד לרשותי עד שלושה ימים אבל תביני, זה לא רק שאני מביא אותו, אני גם בודק שהוא עבר בזמן את התדריכים שלו, את אימוני הנשק שלו ואת הכל. אני מרגיש עם זה מאוד טוב בהנחה וכך התהליך של בנין הכוח שדיברתי עליו יעבוד כמו שצריך. אני רוצה - - - לא, את לא, ממש לא. אני עכשיו סיכמתי. סיימת, נכון?

הדיון הזה היה צריך להסתיים לפני 45 דקות. אבל בסדר. אף אחד לא מעיר, סיימנו את הדיון אני רוצה להיכנס לסיכום. קודם כל אני מבינה שיש דברים בדברים שלך שאתה אומר על בנין הכוח שהם דברים שהם כנראה מסווגים או חסויים ולכן יש כאן ועדה לביטחון פנים חסויה, אני רוצה שהוועדה הזאת תתעסק בכל הנושא של הבניה של המשמר הלאומי כולל מה אפשר לסייע לך מתוך הכנסת כדי לבנות את אותו משמר לאומי. כדי לתגבר אותו, כדי לחזק אותו, ואם בוועדה חסויה סגורה תרגיש יותר בנוח, את גם ככה חברה שמה, תוכלי לשאול את כל השאלות שלך שמה כי אני מרגישה שהוא יושב שם, יש בסך הכל שני חברים חוץ ממני. רות יושבת כאן ומאיר. על מה את מדברת, אני ערבי, אני כלול בלאום הזה? אתה מתגייס לצבא? אתה מוזמן להצטרף למשמר הלאומי. מאוד פשוט בעיני. אדוני, קודם כל אני רוצה להסביר לך משהו, קודם כל נתתי לכם לדבר, לא הפרעתי לכם לאורך כל הדרך, היום המשמר הלאומי - - - אבל במג"ב יש גם מוסלמים. זה מפריע לי, את לא עוזרת לי. יש מוסלמים במג"ב. לא, מספיק עם זה כבר. דברים מסוכנים את אומרת. אדוני, מדינת ישראל צריכה משמר לאומי, היא צריכה להגן על האזרחים שלה שזורקים להם בקבוקי תבערה לתוך הבית.

אתה לא תטיף לי, אתה שומע אותי, לפני שאני אוציא אותך מהוועדה. על איזה לאום את מדברת? מה זה איזה לאום - - - זה חשוב. מי שרף את בתי הכנסת, מי שרף את הבתים. מה זה לאום, אתה רוצה שאני אגיד לך מי שרף, אתה רוצה להסתובב, או-קי. לאום שמתגונן לא הלאום שתוקף. על איזה לאום את מדברת. אדוני צא בבקשה החוצה. צא החוצה. תוציא אותו בבקשה מהוועדה. כל הדיון הזה אני שומרת על הכבוד של המשתתפים, נותנת לדבר. אתה ממש לא תעיר לי. זה פשוט מדהים. אני כל הדיון שומעת את כל מה שנאמר כאן ואני שומרת על כבוד המשתתפים. אבל מספיק. זה כמו שעושים סרט בערוץ 13 על מבצעי הלינץ' היהודיים. ארבעה אנשים שמאושפזים עדיין, עם פגיעות שאני לא יודעת אם יום אחד הם יצאו מהן. הכל נהיה או-קי, הם תקפו ואנחנו החזרנו. האירוע הסתיים כאן אבל אני לא נכנסת עכשיו לזה, העמדות שלי ידועות אני אומרת אותן בכל מקום. והוועדה ב-2 בינואר תגיע ללוד. חברי הוועדה מוזמנים להצטרף. מחר המפכ"ל בלוד, אני יודעת את זה משבוע שעבר כי שאלתי ונאמר לי בלי קשר לדיון הזה הוא קבע את הסיור הזה. ואנחנו מאחוריו פה. ואנחנו נחזק ונעשה כל מה שאפשר כדי לתת כוח למשטרה כדי לסייע לאזרחים. אני בכלל הגעתי ללוד, לא הגעתי לגרעינים, אמרו לי את תומכת, הגעתי לכפר הסטודנטים, בכנסת הקודמת הקמתי כפר סטודנטים בלוד ביחד עם חבר הכנסת איציק שמולי. הראשונים שפגשתי בלוד זה סטודנטים שלי שאני שמתי אותם שם. בקטע של לחזק את העיר כי העיר היתה חלשה מבחינה סוציו אקונומית, רצינו לתת סטודנטים שישבו בשכונות ויתגברו. ובסוף מי התקשר אלי ואמר לי זרקו לי בקבוק תבערה לתוך הבית, סטודנטית ששמתי אותה שם. אני הגעתי לגרעין רק אחר כך, את קרן פגשתי רק אחר כך, את החבר'ה במעוז שם, בכלל באתי לכפר. ולכן לצבוע לי את הוועדה פה בגוונים האלה זה לא מתאים. אני רוצה לתת ביטחון לתושבים כי הם גרים במרכז הארץ, הם גרים בתוך המדינה,

הם גרים במדינה. כן, אבל במקרה במג"ב, את צודקת, מה שמחזק את דברייך

את דיברת, לא הפרעתי לך, מספיק. אני בסיכום. אחד, משמר לאומי, די. מרב, יש גורמים ערביים במשמר הגבול. אני לא מצליחה להבין, את רוצה שאני אוציא אותך? לי בסיכום לא מפריעים. אבל משהו שהוא אמר - - - אני אוציא אותך, זה לא מתאים. זה לא מתאים שאני אוציא אותך.

אחד, הנושא של המשמר הלאומי, הקמה שלו, גיוס המילואים, כוחות, משאבים, ידון כאן בוועדה חסויה. סיור בלוד, יש כאן של הוועדה ב-2 בינואר, ביחד עם המשטרה, ביחד עם ראש העיר, ביחד עם תושבים, כולם מוזמנים, גם ערבים גם יהודים מוזמנים, אנחנו לא סותמים פיות פה לאף אחד. אבל יתקיים סיור של הוועדה כדי להבין, כי לצערי בלוד יש לנו עדיין אירועים מדי יום ואנחנו צריכים לחזק את תושבי העיר, לתת להם ביטחון. דבר שלישי, אנחנו רוצים לקבל לוועדה את הנתונים על המשטרה, הפרקליטות נתנה כאן נתונים נמוכים מאוד, אבל המשטרה חייבת להביא לנו את הנתונים שלהם. וזה חסר וזה משמעותי פה בעיקר שאני יודעת ממפקדי מחוז שעדיין אתם עוצרים, עדיין עוצרים אנשים שהיו מעורבים באירועי שומר חומות, אז אתם חייבים לתת לנו איזה שהיא תמונת מצב על זה. כמובן הביקורת תישמע, אני חושבת שגם בפרקליטות עם כמה שהגעת, נתת נתונים ודווקא הצגת בצורה טובה יותר ממה שראיתי בעבר, עדיין הביקורת של חברי הכנסת נשמעת ובצדק שזה לא מספיק. לא מרגישים שיש מספיק. באירוע הזה כתבי אישום נגד אותם אנשים ובלי שום קשר לביקורת שלי על זה שמשחררים בשחרור מוקדם שזה אני מתנהלת פה כמעט בכל אירוע. שגם כאן חשוב לציין את הענין.

בהחלט אנחנו לא קיבלנו על זה שום, כמה תיקים, כתבי אישום, משהו על לאומני כי בסוף מה שהיה שם זה הכל היה מתוך מניעים לאומניים אז למה אנחנו לא רואים את זה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו למשטרה,

אני חושבת שזה חשוב מאוד העבודה שעשיתם ואני גם מודה לכם על זה שהגעת מוריס ושענית שהתייחסת גם לתלונות של התושבים בלי למצמץ בצורה מאוד ישירה וברורה עם נטילת אחריות ולכן אני חושבת שהמקום פה בוועדה הוא מאוד קריטי גם אם לקחו חצי מהדברים שאמרת או ציטוט, זה מאוד חשוב. מי שעוקב אחרי הוועדה ועוקבים הרבה אנשים וצופים בה, רוצה לדעת, המשטרה זה לא שב"כ, המשטרה זה

איך הגדיר המפקד הקודם שלהם, חדר המיון של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לתת לאזרחים תשובות. זה לא ועדת חוץ וביטחון עם כל הכבוד לנירה שפק, אני גם הייתי חברה בוועדה הזאת ארבע שנים, זה בכלל לא אותו סרט. אתם אלה שמתמודדים עם אזרחים יום יום ואזרחים צריכים לקבל תשובות. אז יושבת כאן, אבל יש כאן עוד מלא אנשים שצופים ורוצים לדעת. כשאני הייתי אצל מאיר דוידסון הבעלים של עכו טיקה שרוב הצימרים שלו נשרפו, הוא צריך לקבל תשובות, הוא צריך לדעת שהתחנה בעכו נפתחת, שיש שוטרים, שיש ביטחון, כי זה משפיע, זה משפיע על החיים שלו בלי קשר לעניינים עם הצבא. ולכן כמשטרה זה מאוד חשוב שאתם מגיעים לפה, שנותנים תשובות, תקחו מתוך דברי חברי הכנסת, נאמרו פה כמה דברים מאוד נכונים, מאוד ראויים גם, תקחו חלק מהדברים של חברי הכנסת ותעשו אצלכם עוד עבודה כי אני חושבת שזה לא היה מספיק. יש כאן ביקורת שנשמעה, אני בכלל חושבת ואני גם אדבר עם השר על זה, שאני חושבת שזה צריך להגיע גם לקבינט המדיני ביטחוני.

היה דיון בקבינט על מסקנות שומר חומות? אני לא מצליחה להבין את זה, זה אחת המסקנות הכי ברורות שלי. שרי הממשלה צריכים לשבת ביחד וגם הם להבין, כי בסוף גם הכסף צריך לבוא מהם, ואני אפנה לשר בצורה מסודרת מהוועדה שקוראת לשר לקיים דיון בקבינט כדי למנוע את שומר חומות, מה זה למנוע, איך להתמודד עם שומר חומות הבא. ואם אין דיון בקבינט והכל מתנהל פה בכנסת, זה טוב ואני שמחה, תראו כמה חברי כנסת היו כאן מקואליציה ואופוזיציה מימין ומשמאל, למה כי חברי הכנסת הם הנציגים של הציבור והציבור מוטרד. הציבור מוטרד. הוא חושש לחיים שלו בתוך מדינת ישראל, בבית שלו. אז חייב להתקיים דיון בקבינט. והוועדה הזאת תמשיך להתנהל על אירועי שומר חומות. הסיור שלנו הבא הוא בלוד כמו שאמרתי, מתוך הסיור בלוד נראה איזה דברים אנחנו צריכים להביא עוד. בכל מקום שבו אזרחי ישראל ירצו לקבל תשובה מהמשטרה אנחנו נעשה את זה כאן בטח בגלל שכל מי שיושב כאן בשולחן הזה וכל מי שמאזין יודע שיכול להיות שומר חומות הבא ממש בקרוב. כל מי שיושב פה יודע הרי. כל עוד עזה היא כמו חבית חומר נפץ זה יתחיל שם וזה יתגלגל לכל מקום. ולכן הוועדה הזאת תמשיך ללוות את המסקנות של המשטרה כולל מתן סיוע ומענה למשטרה אבל גם למתוח ביקורת והיתה כאן ביקורת וזאת ביקורת לגיטימית על ההתנהלות של המשטרה ואיך להפיק את הלקחים בתוך הארגון. אני רוצה גם להודות לכבאות שהגיעו לכאן ושיקפו לנו, זה היה לי מאוד חשוב, היה לי סיור האיילון וראיתי את מה שעברו האנשים שלנו בכיבוי אש וטוב מאוד שזה הגעתם לפה והצגתם את מה שעברתם בעצמכם. אני בטוחה אגב גם במגן דוד אדום מהכרות עם הארגון שגם הם ספגו לא פחות פגיעות לתוך ניידות שבאו להציל חיים. אני מודה לחברי הכנסת, אני מודה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:25.